התרבות והספורט של הכנסת. היום 10 ביולי 2019, ז' בתמוז התשע"ו, והנושא על סדר-היום הוא תשלומי הורים לשנת

כפי שאמרתי בשנים האחרונות, ואני אומר זאת שוב: גם אם הייתי משיג היום 1.5 מיליארד שקלים לטובת ביטול תשלומי ההורים,

יכול להיות שזה יגרום לכך שאני לא אבחר, אבל אני אומר שאם אבחר שוב ליו"ר ועדת החינוך - שני דברים מרכזיים: סוגיית התל"ן וסוגיה של שולחן עגול של צוות מומחים,

לגבי התל"ן סיכמנו אתמול, וחשוב גם שיושב-ראש הוועדה והמנכ"ל יתייחסו לזה, שנתחיל בדיון כבר בחודשים הקרובים, לא נחכה לסוף השנה. זה אומר שהדיון בנושא התל"ן יתחיל - - - התפרצת לדלת פתוחה. אתה חלק מוועדת ההסכמות, נכון?

לקיים דיון כבר בתקופה הזאת.

וזה לא משנה מי יהיה השר הבא. די לרפורמות, הרפורמות האלה עולות הרבה מאוד כסף.

במשרד החינוך שיודעים ליישם את הרפורמות. תנו להם

הבנתי מה זה ה-20 מיליון, מה זה ה-52 מיליון שאתה אומר שיורדים? זה הנטל שיורד מההורים.

הניצחון הזה הוא שלהם לבד כי אם לא היה מאושר פה היום סל תרבות, אז הילדים היחידים שלא היו מצליחים לצרוך תרבות במדינת ישראל היו ילדי הפריפריה, הילדים של השכבות הנמוכות והחלשות במדינת

אנחנו שמחים שזה עובר ויישר כוח. תודה. כדי שלא נתרגל לאידיליה הזו, נעשה פאוזה ונבקש מזאב גולדבלט לדבר. אני מנכ"ל פורום ועדי ההורים היישוביים, הגוף היציג של הורי ישראל. חברי הכנסת הנכבדים, חברי

אשרו את החוזר רק ובתנאי שעד פתיחת שנת הלימודים הקרובה יגיש לכם משרד החינוך תוכנית לביטול הדרגתי של כלל תשלומי

תוכנית שתהיה מקובלת גם על משרד האוצר,

ואם לא כן אל תיתנו לחוזר הזה להיכנס לתוקף.

ראו זה פלא,

כולנו שמענו שבדבר הזה יש אפליה וצריכים לבוא ולמגר את האפליה הזאת פעם אחת ולתמיד.

ואני שמח על כך שבסוף הגיעו לאיזושהי הסכמה. אז בדבר הזה שהיינו חלוקים הגענו למתווה, הגענו לפשרה, הגענו

אדוני היושב-ראש, הסיפור של ההישג, של ההסכמות שהגענו אליהן היום ושתיכף נצביע עליהן, הוא סיפור של צמצום אי-השוויון בין

אמנם רק תחילת הדרך, ברור לכולם שיש עוד הרבה מה לעשות, ואת זה נעשה, בעזרת השם,

בלי לוח זמנים, עם כל הכבוד לחבר'ה מכחול לבן, נראה לי שמיהרתם להכריז על משהו חגיגי כאן. שוב: אין מה שימנע הכתבת לוח זמנים, ואם לא עכשיו אז שהמשרד יגיש את זה בתוך כמה

אני לא נבהל מכלום. אגיד לכם מה ריגש אותי; אם היה פונה אליי רן ארז לא הייתי מתרגש, מזכ"לית הסתדרות המורים יכול להיות שכן, כי היא משתפת פעולה עם הוועדה,

אני אומר רק אמירה אחת,

צריך להשאיר אותו מחוץ למשחק הפוליטי, לא לסחור בו כל הזמן.

לא עוברים לידי דברים סתם ככה, אני חייב להגיב.

אל תענה

לגבי התשלומים, מה שאנחנו מדברים - - - צודקת. הצהרנו שאנחנו מתחייבים לטפל בזה.

אפילו שתבטלו את זה, כי המנהלות והמנהלים של בתי הספר לא שומרים על החוק.

קחו את זה

תן דוגמה אישית, תהיה אמיץ. בשנים הראשונות היתה הצדקה ל-1.5 שקל כדי לקומם את הארגון שלכם,

ואני שותף וגאה שהייתי שותף

קואליציה ואופוזיציה זה לא משנה. די, גברתי. לא לא לא - - - אני מדבר בשיא הרצינות. תזכרו אותנו אחרי הבחירות ותיישמו את ההבטחות האלה ובאמת תבצעו את זה. תודה רבה, אדוני. תודה.

כולנו. יהיה, יהיה. הערה נוספת, שהיא חשובה מאוד, למנכ"ל המשרד: היום מתכנסת עמותת יהל, שהיא עמותה לאלרגיים. יש 50,000 ילדים אלרגיים - - - מתקיים כבר בלו"ז, אושר דיון. אני רוצה לחדד. בחודשי מאי-יוני בדרך כלל מגייסים את הסייעות. בזמן כזה בכל שנה כבר כל ילד אלרגי יודע. יש פה עניין שכל 50,000 הללו לא יוכלו להתחיל את שנת הלימודים. מזכ"לית הסתדרות המורים הודיעה שהמורים לא יזריקו. כל שנה אנחנו במציאות הזאת. אי-אפשר להפוך את המורים לרופאים. ודאי, תודה. הערה של גדי. הערה, לא נאום. לא ציינו את אבי ניסנקורן, שבאמת היה - - - ציינו. יישר כוח, תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:38.